על סדר היום, הצגת תכנית העבודה של משרד הבריאות בתחום בריאות הנפש. נמצאים איתנו ההסתדרות הרפואית בשיתוף אותם לוחמי נפש מטופלים ומתמודדים שנמצאים איתנו כאן בוועדה היום והביאו את הסיפורים האישיים שלהם.

העובדים הסוציאליים הטובים, עובדי הסיעוד הטובים וכולם יבואו למקצוע שלנו ונוכל לתת טיפול נכון, מקצועי ומהיר לכל האנשים שאנחנו רוצים לעזור להם. אז אני באמת מודה על כל מה שעשיתם, אבל זורק את הכפפה לאתגרים

שמונה חודשים,

הוא כבר יפגע בעצמו ויגיע לבית חולים. אלה תורים שהם לא הגיוניים. אנחנו עושים פה מבחן תמיכה לקופות כדי שהם יקצרו תורים. זה החזון האסטרטגי שלנו במשרד הבריאות בכל המכלול הזה של בריאות

למשל התכנית,

לסנף אותו לרמב"ם, או מה שעושים באסף הרופא שמיר עם הסינוף של באר יעקב ונס ציונה, או אברבנאל עם איכילוב ודברים מהסוג

אני חושב שזה מאוד חשוב, הרחבת רצף השירותים למטופלים המורכבים. כאן אנחנו רוצים לפתח את זה. אגב, נמצאת כאן טל, אם תרצי להעיר. תיכף נגיע אליך

אני ישבתי עם האחראי על הבינוי אצלנו, יש תכנית יפה מאוד, וכוח אדם והתאמה תרבותית לאוכלוסיות ייעודיות, ובבריאות הנפש אני חושב שזה

אני אומר במפורש שגם כשכל זה יקרה בשנה הבאה וזה יקרה, יש לנו עוד הרבה לעשות לאחר מכן, וזו לא תכנית

יהיה חייב להיות לזה המשך בשנים הבאות כדי שנגיע למה שאנחנו רוצים בתחום

אני רק אומר שבאמת מבחינתי מטרת הרפורמה הזאת בבריאות הנפש מעבר לזה שהיא מגדילה תקציבים ונגישות, ורואים את התוספת התקציבית, אז יש כאן עשייה גדולה באג'נדה של צמצום הסטיגמה והתוכנית היא חשובה ומשמעותית ואני רואה כפרויקט אישי שלי לטפל בפער האדיר שקיים בכוח האדם

מילא לראות אבחון ראשוני,

ורוצה לטפל בו. ויש פה 80 משרות של פסיכיאטרים שצריך לומר שלא

אנחנו מדברים על ילדי העוטף, אנחנו מדברים על חיילים שמתמודדים עם פוסט טראומה, אנחנו מדברים על נפגעי טרור.

המון זמן והוביל שדולה וועדת משנה בתחום הזה. מכורי סמים, ילדים עם הפרעות אכילה, נפגעי כתות,

הם פשוט הצילו. וכשאני מסתכלת גם תקציבית מה קורה לדוגמה עם ער"ן, זו הדוגמה הכי הכי מזעזעת שב-2019 הם קיבלו במבחן התמיכה 4.5 מיליון שקלים, ב-2020 הם קיבלו 4.3 מיליון שקלים ועכשיו שים לב מה קורה, ב -2021 הם מקבלים 2

על התחום של הפרעות האכילה, ונמצאת כאן גם ציפי מאותו בית חולים, שלא הספקנו לתת לכולם לדבר, בטח לא בזמן הקצוב שהיה לנו,

אני מסכימה איתך. ואנחנו חייבים לגרום לאנשים, צריך לתמרץ וצריך לעודד שאנשים באמת יוכלו להגיע לתחום הזה. איך?

כל הכבוד. נמצא איתנו כבר מהשעה 13:00 מנכ"ל ער"ן דוד קורן ואפילו לא

שני שצריך לדאוג לו זה שיעור הפסיכיאטרים במדינת ישראל. שיעור הפסיכיאטרים במדינת ישראל לפי דו"ח של משרד הבריאות שיצא עכשיו ומדבר על 2020, אנחנו מדברים על עשרה

צריך להגיד, זה לא רק רופאים.

באחים ואחיות המחסור בישראל הוא אפילו יותר גדול מאשר ברופאים. זו שרשרת שלמה של מקצועות, אנחנו עובדים בצוותים והצוותים חסרים.

כולנו פה בעצם סוג של מתמודדים, לכולנו יש קשיים. ולצערי הרב, אני רק אומרת את המספרים שהזכרת,

לקהילה. היחס הוא בעיני לא מצביע על באמת מגמה להעביר לקהילה. אני אגיד יותר מזה, כי את בתי החולים,

צריך לתקן ולשפץ בלי סוף,

מענים בקהילה אין להם, והמצב הוא נוראי, מן סוג של דלת מסתובבת. אני בהחלט רואה בשר, הגיעה העת לשנות. זה הזמן וזו שעת רצון ואני בהחלט בהחלט מתכוונת אני, ואני מקווה שגם חברותיי,

יש פרויקט שכבר רץ, טל יכולה להרחיב על זה. זו התחלת הדרך אבל יש הכשרה לרפרנטים של המשטרה בכל תחנה, הכשרה בבריאות הנפש. המשטרה פנתה למשרד הבריאות והם הגיעו והתייעצו איתנו ואנחנו כבר הובלנו הכשרה אחת של נאמנים בתחנות ויהיו עוד שלוש הכשרות כאלה כרגע אצלם על

אנחנו, איך אמר מישהו, לא מפחדים מדרך ארוכה, וגם מסע ארוך מתחיל בצעד ראשון. אז אנחנו לא צעד ראשון כי יש פה עולם שלם של בריאות הנפש, אנחנו מנסים לשפר, לשקם, לשדרג, וכן יש עכשיו הזדמנות ואנחנו מנצלים אותה. אני מקווה שיתנו לנו לעבוד, תבינו, אנחנו נכנסים אחרי תקופה ששלוש שנים הכל היה תקוע,

רק מבחירות לבחירות, לא היה עם מי לדבר בכלל, ועוד קורונה שבאה שבכלל גם באמת שחקה מאוד את משרד הבריאות. אז עכשיו אנחנו יוצאים מזה ונכנסים לדברים, והרבה תודה לפרופ' אש שמוביל את זה במשרד. ואני מקווה שבשנה הבאה, ביום הבא לבריאות הנפש כבר נוכל לראות תוצאות. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם, תודה רבה פרופ' נחמן אש, תודה רבה לניצן הורוביץ השר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נמשיך לעשות נפשות פה ובחוץ. הישיבה ננעלה בשעה 16:16.